אני מתכבדת לפתוח את הישיבה. הנושא הראשון שעל סדר היום הוא בחירת יושב-ראש לוועדה המסדרת, זאת לפי סעיף 106 לתקנון הכנסת. עם מינוי יושב-ראש הוועדה, אבי ניסנקורן, לשר, הקואליציה מסרה לי כי הם מבקשים לבחור בחבר הכנסת איתן גינזבורג ליושב-ראש הוועדה המסדרת. יש הצעה אחרת? יש המון הצעות אחרות, אבל - - - אם אין הצעה אחרת, אני אבקש להעמיד את ההצעה להצבעה. מי בעד? מי נגד?

נמנעים, 2 ההצעה נתקבלה אם כך, אני קובעת שחבר הכנסת איתן גינזבורג נבחר לעמוד בראש הוועדה המסדרת. בשעה טובה, בבקשה. תודה עבור האמון. נקווה שתקופת כהונתה של הוועדה המסדרת תהיה קצרה ככל הניתן כדי שנוכל להקים ועדות קבועות ושהכנסת תוכל לתפקד. כולם רוצים להתחיל לעבוד וזה תפקידה של הוועדה המסדרת. לפרוטוקול, אני רוצה להצטרף לבחירתך לתפקיד היושב-ראש.

גם אני. תודה. ננסה להרכיב את הוועדות כמה שיותר מהר

הנושא הבא הוא בחירת יושב-ראש ועדה לוועדת החוץ והביטחון הזמניתף מאחר שיושב-ראש הוועדה,

מונה לתפקיד שר החוץ. הקואליציה ממליצה למנות את צבי האוזר להיות יושב-ראש הוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון,

אני מבקש את אישור החברים להמליץ על צביקה האוזר לתפקיד